בוקר טוב. יום שני בשבוע, 30 בנובמבר 2020, י"ד בכסלו התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 55) (תשלום בדיעבד של גמלת הבטחת הכנסה למי שהגיע לגיל פרישה), של חבר הכנסת איתן גינזבורג,

הכנסת מיקי לוי וחברת הכנסת טלי פלוסקוב. איתן, brief קצר על החוק. מיקי וטלי יוותרו כי המטרה להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה.

זו הצעת חוק שאני חושב שאנחנו לא זוכים לראות הרבה כאלה. למעלה מ-70 חברי כנסת, 74 או 77 חברי כנסת תמכו בה במליאה, בלי מתנגד. יש פה קונצנזוס רחב. כל הצעת חוק שתבוא למליאה, כולם יצביעו בעדה. חברתית. חברתית. זו גם הצעת חוק צודקת - טלי פלוסקוב נאבקת על זה כבר הרבה מאוד שנים - אומרת בפשטות דברים מאוד מאוד ברורים. אדם שמקבל קצבת זקנה, מגיע לקצבת זקנה ואין לו מה שנקרא את רמת ההכנסה הראויה, והוא זכאי להבטחת הכנסה, הוא לא מקבל את הבטחת ההכנסה עד שהוא לא מבקש. לפעמים הוא לא מבקש כי הוא לא יודע, לפעמים הוא לא מבקש כי הוא מסתבך עם הבירוקרטיה, הוא מסתבך עם ההגשה באינטרנט. ומה קורה ברגע שהוא מבקש? הוא מתחיל לקבל, אבל הוא לא מקבל את זה מהיום שמגיע לו, הוא מקבל מהיום שהוא מגיש. כי המדינה לא עשתה את העבודה שלה, אתה צריך להסביר. הביטוח הלאומי יודע את כל הנתונים על הבן אדם כי נתנו לו גם טופס שהוא יודע כמה הבן אדם הרוויח והוא יודע את ההכנסות שלו. מה הפנסיות שלו. הוא יודע הכול. ברגע שהביטוח הלאומי יודע הכול, הוא גם צריך לדעת ולהגיד לבן אדם, זה מה שנקרא מיצוי זכויות מגיע לך לקבל את זה ואת זה, מגיע לך. הביטוח הלאומי ואני אוהב אותו, הביטוח הלאומי השתפר בחמש שנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, מקיר לקיר, זה לא אותו ביטוח לאומי שכולם שנאו, עכשיו הביטוח הלאומי זה גוף שנותן ועושה, וכל הכבוד למנכ"ל שלו.

וכל הכבוד למי שבחר את המנכ"ל. ולשר שמינה.

מיצוי הזכויות חייב להיעשות. ואני ציפיתי שהאוצר יבוא ויגיד, אנחנו חושבים שאם המדינה החליטה שכבר מגיע לך, אנחנו גם נדאג שתקבל ותמצה את הזכויות.

לא שיבואו ויגידו, אנחנו יודעים אבל אין לנו איפה. זה כסף שמגיע לו. זה לא שהוא בא לקבץ נדבות. מה זה מגיע לו? זה כסף שלו, הוא שילם כל חייו ביטוח לאומי. הוא לא שילם. זה לא ארגומנט. כסף שמגיע לאדם, לא צריך למנוע ממנו מלקבל כי הוא לא ידע להגיש טופס. רק בגלל שהוא לא ידע לשלוח טופס. איתן, אני רוצה להסביר לך משהו. אתה עורך דין, אני לא, אני מהשכונה. זה כסף שהמדינה החליטה שמגיע לו. נכון.

המדינה - שכל כך קשה עד שהיא נותנת, שהקצבאות נמוכות - החליטה שמגיע לו, במקום לרדוף אחריו ולהגיד לו קח, היא מנסה היום לשים מכשול. ובכל מיני טענות מטענות שונות אני לא הייתי בסדר כי הייתי צריך להחזיר לוועדת שרים. אני 20 שנה בכנסת, אני לא מכיר כנסת כזאת שלא מתפקדת והממשלה לא מתפקדת וועדת השרים לא מתכנסת. ואסור לנצל את זה על מנת לפגוע באנשים שהמדינה החליטה שמגיע להם. מה קורה עם בן אדם ששכחו לגייס אותו בגיל 18? לא ירדפו אחריו ויגידו עריק, היית צריך? או מישהו שנסע לחו"ל אחרי ששירת בצבא ולא ידע שהוא צריך לשלם ביטוח לאומי? לא ידע. הוא לא משלם עם ריבית וקנסות? בן אדם השתחרר מהצבא, נסע לחו"ל, אמר: אני לא בארץ שנתיים, לא ידע שהוא צריך לשלם. מה, מוותרים לו? לא מוותרים לו. ואותו בן אדם שהחליטו שהוא נזקק וצריך לקבל, הוא צריך לקבל. אדוני מהאוצר, רוצה להגיד משהו? אני רוצה לתת דוגמה אחת. אני מחזיקה בידי מכתב שיצא מהביטוח הלאומי. את רוצה להגיד שאנחנו לא צודקים? מה זה לא צודקים? אנחנו צודקים? בוודאי שצודקים, אני רוצה פשוט להראות דוגמה. המכתב נשלח לאזרחית ב-9 בספטמבר וכתוב פה: עשינו את הבדיקה ואנחנו יודעים שאת זכאית להשלמת הכנסה החל ממרס 2020. כתוב פה, את זכאית ממרס 2020, אבל נתחיל לשלם רק מספטמבר כי בספטמבר את הגשת את הבקשה. אם את תיתני לנו זמן ואנחנו נחוקק את זה מהר, זה יהיה שנה רטרואקטיבית. לא חצי שנה. שנה.

כבוד עלי בינג, נציגנו באוצר. עלי בינג, אגף תקציבים. קודם כול, האוצר בעד מיצוי זכויות, זה לא שאנחנו חושבים שהזכויות לא צריכות להיות ממוצות. אז אתם מושכים. לא, לא. חלילה. אנחנו בעד מיצוי זכויות, זה דבר ראשון שחשוב להגיד. דבר שני, אנחנו גם בעד התנהלות אחראית במובן זה שאם מביאים הצעה שיש לה עלות, יש לדון בסוגיית המקורות לאותה הצעה. ברור שהכנסת היא סוברנית, היא לא כפופה - - - לא הבנתי את מה שאתה אומר. אני תכף ארחיב. לא, אני רוצה שתסביר לי. באמת, אני רוצה שתסביר לי. מה זה עלות? ברגע שהחלטת שמגיע לי, ואתה יודע שמגיע לי, אתה לפחות יודע כי הביטוח הלאומי יודע שמגיע לי, אז אין עלות תקציבית כי העלות הזאת כבר כלולה. אם כולם היו מגישים בזמן - - - סלח לי,

אל תפריע לי. תאמין לי, אני אסתדר. אם מיקי לא מפריע, אתה בטח לא צריך להפריע. פה אתה יודע. אני מאמין באמונה שלמה שאתה לא רוצה להרוויח כסף על גבם של אלה שאתה החלטת שמגיע להם, והם החלק החלש בחברה. אז אין עלות תקציבית. אין עלות תקציבית תקשיב, כי אתה יודע שמגיע להם, לקחת את זה בחשבון, זה שהם לא יודעים ולא מימשו זה לא עלות תקציבית. אתה צריך למלא את חובותיך, וזה שאתה לא נותן להם, אתה לא ממלא את חובותיך. אני חושב על זה ואני אגיד את זה מעל הדוכן כשאני אעלה את זה. עלות תקציבית היא אפס, כי אם הוא מבקש, לא עולה לך. בזמן, הכוונה שלך. אם כולם היו מבקשים בזמן.

אין עלות. לא היית אומר שיש עלות. אין עלות. בבקשה. אני מתנצל שהפרעתי לך. הכול בסדר, אני רגיל. אני כן רוצה להגיד, לפני שאני אתייחס לשאלה שלך, כבוד היושב-ראש. הכנסת כמובן סוברנית להחליט בהתאם לשיקול דעתה, כן הממשלה בסופו של דבר כפופה להחלטות של ועדת שרים. ועדת שרים לחקיקה כן דנה בהצעת החוק הזאת, דובר על כך שהיא תחזור לוועדת שרים לחקיקה. אבל הוועדה לא התכנסה. באתי, חיכיתי שם ליד החדר, לא התכנסה. כבוד היושב-ראש, תן לי להשלים שלושה משפטים ברצף. אחד, זה היה אמור לחזור לוועדת שרים לחקיקה, שלושה שבועות.

זה היה אמור להיות מקודם בתיאום עם משרדים שונים, ביניהם משרד האוצר. שני הדברים הללו לא קרו ולכן מבחינתנו, קודם כול החלטת ועדת שרים לחקיקה לא קוימה בהיבט הזה, וזה שהצעת החוק הזאת מקודמת,

כממשלה עוד פעם, התייחסתי לכנסת בנפרד אנחנו כממשלה רואים את זה כמשהו בעייתי וגם כחברי הממשלה וחברי הקואליציה, אני חושב שצריך להסתכל על זה ככה. עוד רגע אתייחס ברשותך גם למהות העניין. מעבר לזה, עכשיו לסוגיית העלות. בסופו של דבר, כשהכנסת או כשהממשלה מקבלת החלטה ומשנה את המצב הקיים, צריך לבחון האם להחלטה עצמה יש עלות. זה ברור שאם יש מיצוי זכויות יותר גדול אנחנו לא סופרים את זה כעלות אבל לשינוי המדיניות ולתת תשלום באופן רטרואקטיבי, לבוא ולהגיד שלזה אין עלות, אני חושב שזאת אמירה לא מקצועית. האומדן של העלות שנעשה - - - - - - שנייה, ברשותך. אני רק חבר כנסת. כבר אמרת שבעה משפטים, ביקשת שלושה. אני רק חבר כנסת, אני לא מבין עלות, לא עלות. לא מבין.

בסופו של דבר, אני מזכיר לכבוד היושב-ראש, בדיון הקודם, גם פה דיברנו על העלות, גם אתה בעצמך הבאת אומדן של העלות.

כולנו טועים. הנה, הגיע מנכ"ל הביטוח הלאומי. תשאל אותו, אין לו עלות. מר שפיגלר, אתה מוזמן. אתה עובד אצל היושב-ראש. אמרו לי שאנחנו בשעה 12:00. אתה יכול לשבת ליד עלי בינג,

בכל מקרה, אני מזכיר לכבוד היושב-ראש שאתה בעצמך הערכת את זה בכ-36 מיליון שקלים. האומדן שאנחנו קיבלנו מהביטוח הלאומי מדבר על כ-34 מיליון שקלים. דיברה איתי לפני כן חברת הכנסת פלוסקוב שאולי יש טעות באומדן. חד-משמעית. בוודאי שאפשר לבדוק הכול, כמו שאמרת. יש טעויות לפעמים, צריך לבדוק. האומדן לא נעשה גם על ידינו כמשרד האוצר אז אני לא יודע להגיד אם יש טעות. צריך לבחון.

העלות שמוצגת, שנעשתה על בסיס עבודת מטה של הביטוח הלאומי וגם של הוועדה, מדברת על כ-34 מיליון שקלים.

מבחינתנו, זו בוודאי הצעת חוק תקציבית, על כל המשתמע מכך.

וחשוב להגיד את זה פה לפרוטוקול בצורה מאוד מאוד ברורה.

אני כן חושב שגם בצורה אחראית, בסופו של דבר, היה תקציב לא תקציב רגיל אבל היה תקציב שחולק שהיה 11 מיליארד שנוספו לתקציב ההמשכי. לא הוקצה לזה כרגע מקור. אם רוצים לנהל שיח אחראי ואם חושבים שהשימוש הזה הוא שימוש ראוי - - - אתה רומז שהשיח שלנו פה לא אחראי?

לא, זה מה שרמזת עכשיו. שהוועדה לא עושה עבודה אחראית. אני אשלים, ברשותך.

תקן, כי אתה אמרת שאנחנו לא עושים עבודה אחראית.

אני חושב שצריך לנהל שיח שבא ומדבר בצד השימושים גם על צד המקורות. כן, אני חושב שזו התנהלות אחראית.

אני חושב שאם עושים שינוי של חקיקה שיש לו עלות של כ-34 מיליון, ואנחנו מוכנים לטייב את המספרים יחד עם חברי הכנסת ולראות, אם זו עלות נמוכה יותר כמובן שנתקן את ההערכה, אנחנו נבדוק את זה. כל כך הרבה חודשים יכולתם לבדוק, יכולתם לבקר, יכולתם לעשות מה שאתה רוצה.

ברגע שצריך לחוקק,

נלך,

אוי ואבוי לנו אם כל כך הרבה אנשים - - - אתם מבינים שהם עכשיו משחקים לידיים שלנו? תני לו לדבר, לעבור להקראה, להצביע, נקדם את החוק. חיים, זה בסדר, אבל עדיין חשוב מאוד שתדעו. אני אומרת, אוי ואבוי לנו, לחברה, אם יש לנו כל כך הרבה אנשים מבוגרים שלא יודעים ולא מוצאים את הזכויות שלהם. אתם מדברים על 34 מיליון שקלים, אני אומרת זה לא יותר מ-10 מיליון שקלים. אני נפגשת עם הסוגיות האלה, הם ממש בודדים. והבודדים האלה, אנחנו חייבים לטפל בהם, חייבים לטפל. אלה אנשים שאין להם מה לאכול. אתה יודע טוב מאוד, עלי, מי זכאי להשלמת הכנסה. אלה אנשים שאין להם מה לאכול, ואתם מדברים פה על אני לא מבינה מאיפה המיליונים האלה.

אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, שאתה נחוש להעביר את זה ואני מקווה מאוד שאני עוד אוכיח את זה. אנחנו הולכים לפי השעון, אני מקווה שתתני לי מספיק זמן שנוכל להעביר את זה.

מה אני אגיד לך, זה כואב לי, מה לעשות. יש הבדל בין 10 מיליון שקל לבין 34 מיליון שקל, עלות תקציבית שדורשים 50 חברי כנסת.

מעל 7 מיליון שקלים - תקציבי. אין משמעות אם זה 34 או 10. זו הצעת חוק תקציבית. אני יודעת. כשאנחנו ישבנו פה והם הציגו לנו את החישוב אני רק ראיתי אנשים, שמה? כל מי שמקבל השלמת הכנסה? טלי, אנחנו נעבוד באחריות ונביא אותה להצבעה ביום של כנסת, לא ביום שלישי. אין לי ספק שזה יעבור. אין לי ספק, אבל אני לא מבינה למה נציגים מהאוצר - - - את כנראה לא מבינה מה אני מדבר איתך. טוב, אני שותקת, אדוני. אנחנו נביא אותה להצבעה ביום של כנסת ענפה - - כשיהיו לנו 60. - - כשיהיו הרבה אנשים, ונקבל לא 50, נקבל 80, כי לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות שהמדינה והגיע לפה מנכ"ל הביטוח הלאומי, שגם בלי שהוא ישמע הוא תומך בחוק - - אין לי ספק. - - כי הוא לא רוצה לקחת זכויות מוקנות של אנשים בגלל שהם לא ידעו. חד-משמעית. לא רוצה. לפני שהתפטרתי מהשרות, היה קרב על מיצוי זכויות. בא האוצר ואמר, אני נותן לכם מיליון שקלים, תפרסמו על מיצוי זכויות. אמרתי, אבל זה עולה לי 7.5 מיליון. המחשבה שאתה יכול להתפרנס, אחרי שהחלטת לא בקלות שמגיע לאנשים, שאתה רוצה שהם לא ידעו על מנת שהם לא יממשו את מה שמגיע להם מחשבה בחטא. מחשבה בחטא. עלי, אתה רוצה להגיד עוד משהו? אנחנו רוצים לעבור להקראה. הסברתי את האירוע. אני חושב - - - תודה רבה. אם הסברת, תודה. תעברי להקראה.

אדוני היושב-ראש, אפשר לומר מילה? שמוליק מזרחי. דבר. שמוליק מזרחי, יושב-ראש הסתדרות הגמלאים. אני רוצה לומר שאני גאה בך, אדוני יושב-ראש הוועדה, ולחברי הכנסת שנמצאים שם טלי פלוסקוב - - איתן גינזבורג ומיקי לוי. - - על כך שאתם באמת מובילים הרבה מאוד נושאים חשובים, עם רגישות חברתית בלתי רגילה. אני חושב שאין צדק יותר גדול מאשר הדרישה הזו להבטיח הבטחת הכנסה לאנשים המוחלשים ביותר בחברה הישראלית. תבורכו על כך ואין לי שום ספק שאתם תצליחו להעביר את זה בכנסת.

למה אתה נותן להוריד את הפנסיה של הגמלאים? מי?

אנחנו לא נותנים. הוא נותן. שמוליק, אתה מסכים להוריד פנסיה של גמלאים? לא מאמינה. חס וחלילה. חס וחלילה. למה בינואר הולכים להוריד 1.3? אני מחכה להסדר הזה של קרנות הפנסיה הוותיקות, שהדבר הזה יטופל. אנחנו נאבקים כל הזמן ואני שמח מאוד שיש לכם רגישות חברתית בלתי רגילה, ואני גאה בכם. אתם עושים עבודה פנטסטית, אני מספר כל הזמן לחברים שלי איזה עבודת קודש אתם עושים למען האנשים המוחלשים בחברה הישראלית, כולל מנכ"ל הביטוח הלאומי ושר הרווחה. כל הכבוד. תבורכו בשם הגמלאים בישראל. מה שר הרווחה עשה בזה? אני רוצה שתבין. אתה יו"ר איגוד הגמלאים של מדינת ישראל. צא ממפלגת העבודה. צא, אתה לא מפלגת העבודה.

אני אמרתי מפלגת העבודה? מזרחי, אל תשחק פוליטיקה כי אם תשחק פוליטיקה, אנחנו נאכיל אותך. חיים, חיים, אני לא - - - אל תשחק פוליטיקה. שמעת?

חיים, אין לי פוליטיקה. אין לי פוליטיקה, יש לי רק טובת הגמלאים. אם אפשר לחדד משפט, ברשותך. כן חשוב לי בסופו של דבר, בגלל העלות - - - אם חשוב לך,

תודה רבה. בסופו של דבר, בגלל העלות התקציבית, מעבר לשיח של המקורות וכו', שאני חושב שראוי שגם בוועדה בכנסת נדון בו, מבחינת הממשלה יש את הנומרטור, את סעיף 40א לחוק יסודות התקציב, שבגדול אומר שהממשלה תהיה רשאית לתמוך בזה - - - ביטוח לאומי לא כפוף לנומרטור.

הביטוח הלאומי לא כפוף לנומרטור. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כבר הכריע בסוגיה הזאת, בניגוד למה שאתה אומר, אבל אני לא רוצה לפתוח את זה פה למרות שיש הכרעה כתובה מי שרוצה אפשר להעביר לו אני שם את זה רגע בצד. אני לא דיברתי על הביטוח הלאומי, דיברתי על הממשלה כי הממשלה, חברי הממשלה בכנסת, לצורך העניין - - - מה אתה מציע? ממי לקחת? תציע ממי. מילדים בסיכון, ממשפחות אומנה, ממי אתה מציע לקחת?

אני אפעל ילדים בסיכון, נכים, עיוורים. ממי אתה מציע להוריד את הקצבה, את ה-36 מיליון? אני חושב שהשאלה הזאת שעוררת עכשיו, כבוד היושב-ראש, זו בדיוק השאלה, ואני אסביר למה. בסופו של דבר, מכיוון שעוגת התקציב היא מוגבלת, בהנחה שאתה לא מעלה עכשיו עוד מיסים וכו', בהגדרה הכסף הזה מגיע ממישהו, ולנהל את הדיון הזה בלי לדון כמו שאמרת עכשיו ממי זה מגיע - האם זה מגיע מילדים בסיכון, האם זה מגיע מחינוך, האם זה מגיע מביטחון בעיניי, ואמרתי את זה קודם, לא כך צריך להתנהל. עכשיו אתה רוצה לנהל את הדיון ממי, אפשר לנהל את הדיון ממי. הממשלה גם צריכה לתת את דעתה אבל בסופו של דבר - - - עלי, אני מעריך את המאמצים שלך. החוק עובר היום בוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

בסופו של דבר - - - שמעת?

הפיליבסטר שלך לא יעזור. החוק עובר. זכות לפיליבסטר עדיין אין לי. החוק היום עובר. עובר הכנה לקריאה שנייה ושלישית, ואני מבטיח לך, יעבור במליאה ברוב גדול. אני רק רוצה שיהיה ברור לח"כים כל הנקודות, אני חושב שזה חשוב. אתה יכול לכתוב להם דף, תכתוב להם את כל הנקודות. בדיון הבא אני אעשה להם מבחן אם הם מבינים את כל הנקודות שלך. אני חושב שלא צריך להתייחס כך. זה אירוע רציני, כבוד היושב-ראש. אדוני, יש לי הצעה. אם בסוף יתברר שהחוק הזה עולה רק 5 מיליון שקל - - לא מעניין. - - את כל -25 אנחנו רוצים להצעות נוספות. הכוונה שלי שיש פה אבסורד.

כשבאנו לוועדים, בזמנו באו לפה הוועדים בשביתות, אמרו זה עולה 20 מיליון, זה עולה 8 מיליון. אמרתי: תגיד לי, כמה אתה מרוויח? אתה יודע לספור את המיליונים שאתה מדבר?

תתעסק בזכויות, אל תיכנס לכמה זה עולה כי גם הוא לא יודע כמה זה עולה. אף אחד לא יודע. אדוני היושב-ראש, אני הגשתי הצעת חוק - - כל הכבוד. - שיכולה להציל את הנרצחת הבאה. האוצר החליט שזה עולה 100 מיליון שקלים. עד לרגע זה לא קיבלתי פירוט איך זה עולה 100 מיליון שקלים, וזה מה שגרם לכולם להגיד: 100 מיליון, אוי ואבוי. תודה רבה. אבוטבול. קודם כול, אני רוצה להודות גם ליוזמים של החוק. אני חושב שיש פה הרבה הרבה צדק, אבל חשוב מאוד לדעת ולהבין שהדברים הם לאו דווקא רק לגבי הנושא הזה. ישנן הרבה רעות חולות במדינה, כדאי שנדע, לא מתקנים את זה עכשיו, אם זה נושא של רשויות מקומיות - - - אתם עובדים עם האוצר? אתה לא רוצה שיקדמו את זה? אני לא רוצה לייאש אותם, אני רוצה לבוא ולומר שמחכים לכם עוד כמה דברים. אנשים, מגיעה להם לדוגמה הנחה בארנונה ובכל מיני דברים בגלל שהם לא מגישים, המדינה יודעת שמגיע להם. תודה רבה. מאיר, בשני משפטים קצרים.

כבוד היושב-ראש, מצטרף חד-משמעית למה שאתה אמרת, גם לעניין הנומרטור וגם לעניין הכפיפות. זה תאגיד סטטוטורי עצמאי לחלוטין והוא יעשה את הכול לטובת הציבור, ללא שום מצב שבו הוא נדרש לניגוד עניינים מובנה. אתה יודע מה אמרתי בדיון הקודם? אמרתי שלפני חמש שנים הגיע מנכ"ל לביטוח הלאומי דרך אגב, שאני מיניתי שהאדיר את הביטוח הלאומי, נותן שירות לאזרחים, ממלא את תפקידו לעילא ולעילא, והביטוח הלאומי, מגוף שנוא הפך לגוף מוערך מאוד במדינת ישראל, וזה אשריך. אשריך. וגם מי שמינה אותו. בקרוב עוד כמה גופים חשובים במדינת ישראל. קודם כול, תודה רבה.

אנחנו מחפשים מתחת לאדמה מקרים שבהם אנשים היו אמורים לקבל זכויות, הם לא ידעו על כך, הם לא קיבלו אותן. אנחנו מאתרים את המקרים האלה - - אתה מבין מה שאמרת לעלי עכשיו?

אתה מבקש מעלי הערכה כלכלית כמה זה עולה? הוא באוצר, אני בביטוח הלאומי. אתה מבין מה אמרת לעלי? אמרת לעלי: אחרי שנתתי לכם את כל הנתונים שביקשתם משנת 2009 ולא קיבלתם, אנחנו נדאג שכל זכאי, כל זכאי, יקבל באותו יום, והעלות תהיה אפס כי לא תהיה רטרואקטיביות. תודה רבה. עוברים להקראה. רק לברך ולהגיד שזה חוק חשוב מאוד ואנחנו בעדו. ותאפשר לנו גם קריאה שנייה ושלישית או שתפרקו אותם ביום רביעי? ברשימה המשותפת הבטיחו לי 14 אצבעות, זה נכון. הם לא יכולים לפרק. אתה חדש בכנסת. הם מגישים הצעת חוק טרומית, אחר כך זה עובר, יהיו דיונים ונדבר ונשב ונראה, והחוק הזה יעבור. חיים, בזכות המשותפת הנה, תשאל את טלי 14 חברי כנסת של המשותפת נשארו והצביעו. זה נכון. תודה, אדוני. בבקשה. רק להגיד שנושא הנומרטור לגבי הצעות חוק זה עניין של הממשלה,

של הכנסת. "הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 55) (תשלום בדיעבד של גמלת הבטחת הכנסה למי שהגיע לגיל פרישה), התשפ"א 2020 תיקון סעיף 14 1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980‏, בסעיף 14, בסופו יבוא: "(ג) (1)על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שהגיע לגיל פרישה ומבירור התביעה לפי הוראות סעיף 13 נקבע כי הוא זכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 2(א)(4) גם בעד תקופה שקדמה לחודש שבו הוגשה תביעתו, תשולם לו הגמלה גם בעד אותה תקופה, אך לא יותר מאשר בעד תקופה של 12 חודשים שקדמו בתכוף לחודש שבו הוגשה התביעה"...

המוסד לביטוח לאומי ביקש להוסיף עוד הבהרה למרות שאמרנו את זה כבר קודם שהוא זכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 2(א)(4), זאת אומרת בגלל הגיעו לגיל פרישה, הוא ביקש שיוסיפו גם את המילים "ולא בעד תקופה שבה טרם הגיע לגיל פרישה", זאת אומרת אנחנו חוזרים אחורה ולא בודקים עילות אחרות של זכאות.

כמה זה חסך לך?

" (2)אין בהוראות פסקה (1) כדי לזכות את מי שמשתלמת לו גמלה כאמור באותה פסקה בהטבות הניתנות לפי כל דין או בהטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה לגמלה,

"גוף ציבורי" הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985‏."" בסעיף הזה אנחנו מבהירים שזה לא מטיל חבות לשלם רטרואקטיבית או לזכות רטרואקטיבית בהטבות נוספות, כגון תשלומי ארנונה או תשלומים אחרים כפי שצוין קודם לכן. "תחולה 2. הוראות חוק זה יחולו לגבי תביעה לגמלה שהוגשה מיום פרסומו של חוק זה ואילך." זאת אומרת, רק גמלאות מכאן ואילך, אותם מקרים שדיברנו עליהם עכשיו שהוזכרו. עלות 36 מיליון. זה לא חל רטרואקטיבית על בקשות לגמלה שהוגשו בעבר.

מי בעד הצעת החוק, ירים את ידו.

כל חברי הכנסת שנמצאים פה, והם חמישה במספר, אישרו את הצעת החוק - - קונצנזוס מלא. - - כהכנה לקריאה השנייה והשלישית. אני מקווה שבשבוע זה או בשבוע הבא הצעת החוק תעלה. אמרת ביום שיש פעילות ענפה, זה יום רביעי. זה יהיה בשני. שני, מייד אחרי האי-אמון. גינזבורג מצטרף. אי אפשר להצטרף, הוא לא היה, נגמר. אלא אם הוא יעשה רביזיה. לאחר נפילת האי-אמון, התכוונת אדוני. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:35.